בוקר טוב, אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 142) (דיון בהחלטות ועדות משנה), התשפ"ג-2023, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. פ/853/25 של חבר הכנסת אלי דלל. מאחר וחבר הכנסת דלל לא נמצא איתנו כאן עקב קורונה, אנחנו נשמע אותו באמצעות הטלפון והווטסאפ. בבקשה, חבר הכנסת דלל. בוקר טוב ליו"ר הוועדה ולכל חברי הוועדה. זאת הצעת חוק שתביא לייעול בנושא תכנון ובנייה, ותקצר תהליכים. שמעתי הרבה מאוד תגובות חיוביות הן מצד ועדות התכנון וגם מצד התאחדות הקבלנים. אני מעריך שזה יקצר בין חודשיים עד חצי שנה. ראינו כל מיני תופעות של חברי ועדת משנה, שמשיקולים זרים או משיקולים אחרים לוקחים חלק מתוך הסעיפים שכבר אושרו, ומעבירים אותם לוועדות מקומיות, וזה תהליך שמסרבל. לכן הבאתי את הצעת החוק, שלא ניתן על ידי חבר מועצה אחד להעביר את זה למועצה מקומית, אלא על ידי שני נציגים עם שתי חתימות וזה תוך עשרה ימים. אם יהיו שתי חתימות כאלה, אפשר יהיה להעביר, אם לא, כל ההחלטות שהתקבלו בוועדת המשנה על ידי מהנדס העיר וחברי מועצת העיר יתקבלו. אכן כך. דנו בזה לפני האישור בקריאה הראשונה. שמענו את נציגי הממשלה, שמענו את הח"כים שהיו כאן.

האם היו הערות או דברים שביקשנו להוסיף? לא. הצעת החוק התגבשה כבר לקראת הקריאה הראשונה במובן הזה, שהחובה להגיש לדיון חוזר במליאת הוועדה המקומית, כאשר מדובר בשניים, תחול על חברי הוועדה המקומית. לעומת זאת, נציגים בעלי דעה מייעצת שהם נציגים חיצוניים לוועדה, גם אחד יוכל להגיש ולבקש דיון חוזר. אני חושב שכדאי שנקריא.

תיקון אחד שנוגע לוועדה המרחבית, שאם יש נציג אחד של רשות מקומית, הוא יכול לבקש לבד. אמת. יש הערות לנציגי משרדי הממשלה שנוכחים פה? אין התנגדות. זה גם ישפר את הגנת הסביבה המקומית. אם אפשר לאחל בריאות לחבר הכנסת דלל. יושב-ראש הוועדה איחל, וגם אנחנו. היא רוצה לאחל לך בריאות בשם מרכז השלטון המקומי.

אנחנו נקבל את זה כהסתייגות שהתקבלה. תודה רבה.

גברתי היועצת המשפטית, להקריא את נוסח הצעת החוק. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 142) (דיון בהחלטות ועדות משנה), התשפ"ג 2023 תיקון סעיף 18.1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965 (להלן החוק העיקרי), בסעיף 18(ז) הרישה עד המילים "תוך עשרה ימים מיום קבלתה", תסומן כפסקה (1); במקום "כל חבר הוועדה המקומית או נציג כאמור רשאי לדרוש בכתב, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה לידיו, שיתקיים במליאת הוועדה המקומית דיון בעניין, הדרישה תכלול את פרטי הנימוקים", יבוא: "(2) שניים מחברי הוועדה המקומית כאחד או נציג בעל דעה מייעצת רשאים לדרוש בכתב, בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה לידיהם, שיתקיים במליאה הוועדה המקומית דיון בעניין, הדרישה תכלול את פרטי הנימוקים."; הסיפה החל במילים "הוגשה דרישה כאמור" תסומן כפסקה (3). תיקון סעיף 19. 2. בסעיף 19(א1)(2) לחוק העיקרי בפסקת משנה (ב), במקום "סעיף 18(ז)" יבוא "פסקת משנה (ג)"; בפסקת משנה (ג), בסופה יבוא "ונוסף על המנויים בסעיף 18(ז)(2), גם חבר הוועדה המקומית שהוא נציג יחיד בה של רשות מרחבית רשאי לדרוש בכתב, בתקופה כאמור באותו סעיף, שיתקיים במליאת הוועדה המקומית דיון בעניין, הדרישה תכלול את פרטי הנימוקים." הוגשו לנו מספר הסתייגויות, ואנחנו נצביע עליהן. אני מבין שחברי הכנסת ביקשו מאדוני - - - הם ביקשו שלא להציג את ההסתייגויות, ורק לדון בהן בהיעדרם, כדי שיוכלו לנצל את זמנם לענייני קואליציה-אופוזיציה במליאה. אם כך, נצביע על כל ההסתייגויות כמקשה אחת. רק נאמר את קבוצות המסתייגים. קבוצת יש עתיד והעבודה 5 הסתייגויות, ישראל ביתנו 10 הסתייגויות, המחנה הממלכתי 23. אם כך, נעמיד להצבעה את כל ההסתייגויות כמקשה אחת. מי בעד ההסתייגויות, מי נגד. הצבעה ההסתייגויות לא אושרו. אם כך, ההסתייגויות הוסרו פה אחד. עכשיו נעלה להצבעה נוסח הצעת החוק הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 142) (דיון בהחלטות ועדות משנה), על פי נוסח הוועדה כפי שהוקרא. מי בעד, מי נגד. הצבעה הצעת החוק אושרה. הצעת החוק התקבלה. ברכות לחבר הכנסת דלל, ורפואה שלמה. אנחנו מחכים לעוד הצעות טובות שבאות מבוגרי השלטון המקומי. תודה, מי כמוך מכיר את זה. תודה רבה, אדוני, תודה רבה לחברי הוועדה. אני רוצה לנצל את סיום הדיון ולאחל הצלחה לסגן יושב-ראש מטה התכנון הלאומי, יקיר הוועדה, עורך הדין בני ארביב. אני מבקש ממנו שאחד התנאים שלי שיקבל את ברכת הדרך שלנו, הוא שימשיך להגיע לוועדות כי אנחנו צריכים אותו כאן איתנו לסיעור המוחות. הרבה מאוד הצלחה בשקט שלך. יש אנשים שאפשר אני לא יודע אם מותר לי להחמיא לאיש ציבור אבל יש אנשים שלא גבה ליבם ולא רמו עיניהם. השקט שלהם והידע שלהם והמקצועיות שלהם, אלה הדברים המובילים עם המזג הטוב. בשם כולם, אני חושב, לא רק אחד שנמצא פה כרגע כי אנחנו לא בהרכב, אין אחד שלא מעריך את היכולות שלך וזה דבר טוב וחשוב למדינת ישראל. שיהיה לך בהצלחה ושיהיה לנו בהצלחה. אנחנו מחכים למה שדיברנו, לקחת את חוק התכנון והבנייה אני מבין שאתה אמון על ההובלה של זה, גם על פי ההחלטות שעדכנו אותי רפי אלמליח ונתן יונתן שהולכים פעם אחת ולתמיד לעשות fresh לחוק תכנון והבנייה, שהוא מימי אנו באנו, שחי מלבנה על לבנה על לבנה. אחת ככה ואחת ככה. כדי להבין את החוק, צריך להיות לא רק מהנדס אלא צריך להיות גאון. כשפנו אליי, אמרתי שאני כוועדה, יחד עם הייעוץ המשפטי וצוות הוועדה, ניקח את הנושא הזה ימים ולילות, ולילות וימים זה ייקח זמן, אבל אנחנו ניקח את האתגר הזה. לדעתי זאת תהיה נקודת מפנה חשובה מאוד בנושא כל כך חשוב של תכנון ובנייה. כמה שפחות רגולציה, יותר בהירות, יותר נגישות. זה יעזור גם לרשויות המקומיות וזה יעזור גם ליזמים. זה יעזור לכל דבר ועניין. אם כך, אנחנו באמת נותנים לך את ברכת הדרך. סיימנו את הדיון, העברנו את החוק ותודה רבה לכולם. שיהיה יום טוב, הישיבה נעולה, כמובן.